שלום לכולם, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכלכלה, ישיבה שלישית היום, פרוטוקול מס' 126. או, זה מס'. הצעת תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות בתחום התחבורה) (תיקון מס' 4), התשפ"א 2020. משרד התחבורה איתנו? כן, אדוני. משרד הבריאות? יכול להיות שבזום, אדוני. יכול להיות שבזום. משרד התחבורה, תספר לנו מה אתם רוצים מאיתנו. התיקון הזה עוסק בדבר אחד בלבד, בהגדלת שיעור התפוסה, קיבולת התפוסה בכלי התחבורה היבשתית לנוכח פתיחת המשק, פתיחה של הכיתות הנמוכות, והפתיחה הצפויה של כיתות לימוד נוספות, והגדלה, הרחבת הפתיחה של המשק. אנחנו רוצים לתת מענה לאנשים שמעוניינים להשתמש בתחבורה הציבורית, וגם למנוע דוחק בתחנות. אם אתה יכול, אני רוצה שתוך כדי הדיון תפנה ותעלה גם את מי שאמור לנהל את מערך התחבורה הציבורית במשרד התחבורה. היא נמצאת לידי, אדוני. עם מי את עובדת? עם רן שדמי.

כמה זמן הוא בתפקיד? הוא בתפקיד ממלא-המקום תקופה קצרה, אבל

מרגישים את הוותיקות שלו בתשובות הפרוטוקול שאנחנו מקבלים ממנו.

כדאי שתיקחו את זה לתשומת לבכם. גם בישיבה הקודמת אתה זוכר שלא היה לו זמן. כן, זה בכלל. זה חלק מהכול. בעידן הטכנולוגי ובעידן המודרנה והקדמה אנחנו מצפים ליותר קלילות. שבענו מזה. באתי מוועדת החינוך,

שם בדרך כלל זה רק כאלה, אז יש לי חולשה, יש לי רגישות יתר לתשובות פרוטוקול ולכבדות מחשבתית ולחוסר פתיחות. אני מקווה שמי שנמצאת איתנו כאן בוועדה תהיה יותר - - - אני רק אומר שאני לא חושבת שזה המקרה. את לא חייבת לאשר את הדברים שלי. לא ביקשתי שתאשרי אותם. מותר לך גם להגן עליו, למחות על זה. אפשר להצביע על זה? אתה רוצה להקריא לנו ונפתח את זה לדיון? בבקשה, אדוני. "בתוקף סמכותה לפי סעיפים 4, 3,12,82 עד 25 ו־27 לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש״ף 2020 (להלן החוק), [באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, מתקינה הממשלה תקנות אלה : תיקון תקנה 7 בתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות בתחום התחבורה), התש״ף 2020, בתקנה 7(א) - (1) בפסקה (1) - בפסקת משנה (א), במקום "32״ יבוא ״49" ; בפסקת משנה (ב), במקום "30״ יבוא "45" ; בפסקת משנה (ג), במקום "50״ יבוא "75" ; בפסקת משנה (ד), במקום "50%" יבוא "75%" ; בפסקת משנה (ה), במקום "50%״ יבוא "75%" ; בפסקת משנה (ו), במקום ״50%" יבוא "75%״ ; בפסקת משנה (ז), במקום "30" יבוא "45" ; בפסקת משנה (ח), במקום ״50%" יבוא ״75%" ; (2)

במקום

ואם תוכל להסביר לוועדה את הצידוקים האפידמיולוגיים הבריאותיים,

או נציג משרד הבריאות,

ההסבר ניתן בפתיח. המשק נפתח, בתי הספר נפתחים, כיתות א'-ב' כבר לומדות, נפתחים שווקים, נפתחות חנויות הרחוב, יותר בתי עסק נפתחים, יותר מקומות עבודה נפתחים, יש עלייה בביקושים לנסיעה בתחבורה הציבורית. במסגרת זו אנחנו צריכים לספק לנוסעים אפשרויות נסיעה בכל כלי התחבורה היבשתית, ומבחינה אפידמיולוגית, בעיקר, הכוונה למנוע עד כמה שאפשר דחק ודוחק בתחנות ההסעה. שאלה נוספת יש לי, ואני אתן לחברי כנסת אם הם ירצו. בדיונים שגם היו קשורים לתקנות הקורונה בגלל צמצום במס' הנוסעים דיברנו על תגבור של קווים ושל נהגים, אני מקווה שאם תגברתם אתם לא מצמצמים ומחזירים את זה למצב הראשוני.

אדוני, כל האוטובוסים במערך התחבורה הציבורית במדינת ישראל עובדים, כולל האוטובוסים שאמורים להיות ב-stand by. זה לא מה ששאלתי. אדוני, אני אמשיך. בתיקון הקודם התכוונו לכלול במסגרת התיקון אפשרות לתגבור של אוטובוסים בין-עירוניים בעיקר בשירות העירוני. בעקבות ייעוץ משפטי שקיבלנו ממשרד המשפטים התבקשנו שהתיקון הזה ייעשה במסגרת תקנות אחרות, במסגרת תקנות לשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, הסדרת נגישות בתחבורה הציבורית. וכחלק בלתי נפרד מההליך הזה יצאנו לשיתוף ציבור בהתאם לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות. שיתוף הציבור הסתיים, כרגע אנחנו אוספים את כל המידע שהתקבל ומעבדים אותו. בהמשך לכך, בשיתוף כמובן עם משרד המשפטים ונציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, אני מקווה שיתאפשר לנו לתקן את התקנות ולהוסיף תגבורים משמעותיים מאוד שאנחנו מבקשים לבצע במערך התחבורה, גם בשירות העירוני וגם בשירות הבין-עירוני. לא הבנתי למה משרד המשפטים מבקש לעשות את זה בהליך החקיקה הרגיל, כי בתקנות הקורונה אפשרנו לכם, וויתרנו על חלק מהסמכות שלנו בפיקוח הפרלמנטרי כדי לעשות דברים בצורה דחופה יותר. אם אני צריך לפרסם לציבור, והקורונה, אתה יודע איפה תהיה? אחרינו כבר, ואני לא אקבל פתרונות. שאלתי ספציפית בעידן משבר הקורונה, בעטיו של משבר הקורונה נוצר מחסור בקווים ובתדירות. אמרנו להגביר את התדירות בגלל שמקטינים את מס' הנוסעים. שאלתי האם עכשיו כשאנחנו מעלים את זה לכמה? ל-75% תודיע לי אם בכלל תגברתם או הוספתם תדירות גבוהה יותר,

אם אתם מתכוננים לחזור למצב לקדמותו. זאת השאלה שהייתה לי.

קודם כול יש תגבורים. אנחנו רוצים להוסיף תגבורים מעל התגבורים הרגילים גם במערך העירוני. מאחר שבמערך העירוני פועלים אוטובוסים עירוניים שמותאמים לאנשים בעלי צרכי נגישות פיזית, האוטובוסים היחידים שאנחנו יכולים להוסיף למערך העירוני הם אוטובוסים שאינם עומדים בתנאי הנגישות.

אני באופן אישי ברוב עוונותיי סברתי כמו אדוני, סברתי שהמקום הנכון שהמהלך הזה ייעשה זה בתקנות האלה. יחד עם זאת, הייעוץ המשפטי שקיבלתי מהיועץ המשפטי שלי,

הוא שזה לא מהלך נכון, ועליי ללכת להליך אחר, ובהתאם פעלתי. הלכתי להליך האחר, ואני מקווה שכבר בשבוע הבא נגיש הצעה לקבוע הוראת שעה בתקנות הנגישות, ולהוסיף תגבורים של אוטובוסים בין-עירוניים בשירות העירוני. לי ולך לא יהיה,

זה מה שקיבלנו בתקופה הזו. חברת הכנסת תמר זנדברג. יש את משרד הבריאות?

בכנסת פה מדברים הרבה פעמים בחודשים האחרונים על החלטות לא הגיוניות, על דברים לא סבירים. אני חייבת לומר שהתקנות האלה שמובאות אלינו, סליחה על השפה מראש, אחד המהלכים המטומטמים בתקופת קורונה. אני לא מבינה, נגמרה הקורונה? אין הדבקה? כל הרעיון של מניעת הדבקה במגפה הזו זה מניעת התקהלות, אז אתה לא רוצה התקהלות בתחנה, שזה באוויר הפתוח, תיצור התקהלות בתוך האוטובוס הסגור? בצינור מתכת? אני לא מצליחה להבין. בזמן שרוצים לפתוח את בתי הספר, את המסחר וכו', נייצר מוקדי הדבקה נוסעים בתוך האוטובוסים של התחבורה הציבורית. וזה בזמן שיש לנו שני ענפים, שגם הם קשורים לוועדה הזאת, ענף ההיסעים וענף התיירות, שיש בהם אוטובוסים שעומדים ריקים ומושבתים תשעה חודשים. אני לא מבינה, זו לא פעם ראשונה שאנחנו מדברים על זה ולא שנייה ולא שלישית, ואז מה מביאים לפה?

בלי לדבר על זה, אני מניחה שזה יעלה בקרוב, אני מטילה ספק רב מאוד האם התקנות היום בכלל נאכפות כפי שהן.

מישהו בודק היום שיש 32 נוסעים באוטובוס? הבת שלי נוסעת באוטובוסים, אני נוסעת באוטובוסים,

זה מה שנקרא לפרוטוקול, לכתוב. אבל הפרוטוקול הזה מוטעה ושגוי. אנחנו מייצרים צפיפות במקום שצריך ואפשר לייצר ריווח על ידי הגברת התדירות ותגבור סד"כ כלי הרכב, ויש את המקור, הוא נמצא, הוא עומד. כמה דיונים כאן היו על התיירות? לכל חברות ההיסעים והתיירות יש אוטובוסים. נכון, יש עם זה המון בעיות, בעיות נגישות, ובעיות משפטיות, והכול בסדר. אנחנו תשעה חודשים בתוך המשבר, איך יכול להיות שזה עדיין לא נפתר? תצטרכו גם להסביר לנו באמת איך הולך להיות 75% וריווח? כן, זה ישראבלוף מארץ הישראבלופים. רק נקודה אחרונה, אדוני היושב-ראש, לגבי הנושא של סופי השבוע. במאמר מוסגר, למען הגילוי הנאות, וזה בטח נושא שבינך וביני הוא במחלוקת, לגבי הצורך בתחבורה ציבורית בשבת, בזמן השבת, אבל אני שמה את כל זה בצד. ימי שישי ומוצאי שבת, בזמן שהתחבורה הציבורית הרגילה בזמני שגרה פועלת הרכבת עדיין מושבתת. דבר שיוצר עומס בעיקר על הקוויים הבין-עירוניים והאחרים והרגילים, וצפוי ככל שיחזור עוד יותר, אז איפה הפתרון? ולמיטב ידיעתי, תקנו אותי אם אני טועה, או שאני אעלה את זה כשאלה כדי להיות בטוחה, תדירות התחבורה הציבורית הרגילה בסופי השבוע בימי שישי עד כניסת השבת ובמוצאי שבת חזרה לקדמותה? האוטובוסים רגיל. כן, באופן מלא. אז בעצם עומסי היתר שנוצרים הם רק בגלל הרכבת כרגע. העומסים שנוצרים הם בגלל קיבולת התפוסה הנמוכה. בסדר, אבל מעבר לזה, הרכבת שעדיין לא חזרה - - אין רכבת. - - לפעילות בסופי השבוע. הייתי קצרה לגבי הרכבת, ואני מעדיפה שירחיב בנושא הזה אליאס מטר, שאיתנו פה, שהוא אמון על הרכבות.

ניתן לאליאס את הבמה המלאה.

אליאס מטר. בהמשך לשאלה של חברת הכנסת זנדברג לגבי הרכבת הכבדה. הסיבה שאנחנו בסופי שבוע, בשישי ובמוצאי שבת, לא מפעילים את הרכבת היא סיבה של הקמת תשתיות. למעשה בכל המוקדים המרכזיים של הרשת אנחנו מבצעים את פרויקט החשמול, בין תל אביב ללוד יש מקטע עבודה מאוד משמעותי שלא מאפשר תנועה של רכבות מדרום לתל אביב, ומהרצליה לכיוון שפיים ונתניה יש לנו מקטע עבודה נוסף של החשמול, ומההגנה לכיוון מסילת החוף הדרומי גם כן עבודות חשמול מסיביות שאנחנו עושים שם; ובקשת השרון.

אתן את כל התשובות.

לא שאלתי למה הרכבת כרגע מושבתת, למרות שתודה על התשובה. מה שאני אומרת זה שבשל השבתת הרכבת, תהא הסיבה אשר תהא, נוצרים עומסים בזמנים האלה על התחבורה הציבורית. ולכן, שוב, אנחנו פה הולכים להגדלת צפיפות שגם היא, אני חוזרת ואומרת, תכף נכנס לזה בטח בדיון, היא תיאורטית, כי אני לא מבינה איך זה נאכף. אבל בוודאי ובוודאי שיחכו בהתקהלות, כמו שאתה חושש ממנה בצדק, בתחנה. כל ההתקהלות הזאת תעלה לאוטובוס, והרי הנהג, גם קודם אני לא בטוחה שהוא עצר ב-50, אני לא בטוחה שהוא יעצור ב-75,

ואני לא בטוחה שהוא לא ישים על הגג אם יהיה צורך, אז איפה התגבור? זאת השאלה שלי. שני דברים, חברת הכנסת זנדברג. לעניין הרכבת הכבדה והעבודות שמבוצעות, אז מאחר שמרבית השירות מקביל לעבודות שמתבצעות ברכבת הקלה ובשירות הבין-עירוני אנחנו מתגברים שם.

של אוטובוסים כחלופה לעבודות שמבוצעות ברכבת הקלה. אתם מנטרים את הצפיפות ואת העלייה בביקושים בתקופה הזאת? אנחנו מפעילים מערך של 500 פקחים אקסטרה מעבר לפקחים שיש, מעבר לסדרנים, באופן סדיר למפעילי התחבורה הציבורית.

וכמובן שהסדרנים האלה מסבים את תשומת לב הציבור לכך שהאוטובוס שהם נמצאים בו עובר מעל הקיבולת המותרת. מסבים תשומת לב זה נחמד מאוד, זה חשוב. השאלה שלי קודמת לשאלת לאכיפה. כי בעצם מה זה אכיפה, זה למנוע מבן אדם לעלות לאוטובוס בזמן שהוא צריך את השירות. אני עוד שואלת שאלה מקדימה, האם אתם מנטרים את שעות העומס? את הצרכים? עוד לפני שאנחנו עושים את ההגבלות. בוודאי. בכל שעות העומס, ובפרט בסופי השבוע. ומה הנתונים שלכם? כי אנחנו מקבלים דיווחים על עומסים כבדים בסופי השבוע. לכן אנחנו מבקשים לתגבר את השירות העירוני שנתקל בעומסים באוטובוסים הבין-עירוניים. לכן הבקשה שלנו. אליאס, לא ענית לי, תודה. בוא, אתם עושים, אתם לא מצליחים בחלק מהמקומות. אנחנו מקבלים תלונות מבוקר עד ערב במקומות מסוימים שזה בסופי שבוע. אל תיפלי מהכיסא.

אביא לך דוגמאות אם את רוצה. אני אשמח להגיד מה אנחנו עושים ומהם החסמים. אני יודע שאתם עושים, לא אמרנו שלא עושים. ומהם החסמים כדי לעשות טוב יותר.

יש דיון, הכי קל להגיד תקנות, זאת ההזדמנות שלנו גם לומר דברים. אתם עושים, יש מקומות שאתם לא מצליחים או שלא עושים מספיק.

לא ענית לי מתי נראה לך שפרויקט החשמול יסתיים. אענה. אנחנו למעשה ב-2 בינואר, שזה עוד חודש וכמה ימים, אמורים לסיים שתי עבודות מאוד מאוד קריטיות, אחת באזור כפר סבא והשנייה באזור לוד. ומייד אחרי סיום העבודות האלה להתחיל לשחרר נסיעות בסופי שבוע לכיוון דרום, מתל אביב לכיוון דרום, לכיוון באר שבע ולכיוון מודיעין. לכיוון צפון אין לנו בשורה בהיבט הזה, בגלל שאנחנו לא יכולים לפגוע בימי חול במהלך השבוע. כל העבודות מנוקזות לימי שישי, ולכן בשירות לכיוון צפון, וזה לכמה שנים, זה עד 2023,

כנראה שלא יינתנו רכבות לכיוון צפון,

אתה יודע איך פותרים מצב כזה הרי מצב התחבורה והסעת ההמונים לא ילך וישתפר או יצטמצם, ההפך, אנחנו שואפים שיהיה יותר, פשוט עוד מסילה. אנחנו בקמצנות משחררים כל 70 שנה מסילה נוספת. היום עוד מסילה צפונה, דרומה, שיהיו שלוש מסילות, לא יקרה כלום. אנחנו עובדים גם על זה. הפרויקט של הכפלת המסילות בין חיפה לתל אביב בתהליכי תכנון סטטוטורי מתקדמים, ואין לי אלא להסכים איתך, הדברים האלה היו צריכים להיעשות לפני הרבה מאוד שנים, לפחות מקדמים אותם עכשיו.

אני שמח לפחות שהודעת שזה מתקיים. בועז, אתה רוצה להוסיף? בבקשה, אדוני. נראה לי שהולכים לפתרון הקל מדיי. הרי אם אנחנו, ודיברה על זה מקודם חברת הכנסת זנדברג, ואני מסכים עם כל מה שהיא אמרה, יש פתרונות, ותכף תגיבו על זה, כי לא אמרתם לה על זה, על ההיסעים, התיירות, כל אותם נהגי אוטובוסים ואוטובוסים שיושבים בבית או בחניה ולא פועלים,

זה בדיוק מערך ההיסעים שאנחנו רוצים לשלב כתגבור לתחבורה הציבורית. ואז היה אפשר להגיע למצב שה-50% נשאר, לדעתי. כי לא צריך להיות כזה גאון כדי להבין שב-75% יהיו אנשים שישבו אחד ליד השני באוטובוס. ולהגיד שזה הפתרון עוד מעט נשמע את משרד הבריאות זאת אמירה קצת מוזרה ובעייתית, ונראה לי שלא מספיק חשבנו או חושבים מחוץ לקופסה. תארו לכם מצב שבו תרצו להגדיל את היצע התחבורה הציבורית, ותגידו: אנחנו מעלים את הצפיפות ל-150%. הרי זה לא יעלה על הדעת, בעיקר בגלל בעיות בטיחותיות. אז כאן אתם אומרים: נעלה ל-75%, כאשר כנראה ברור שיש כאן סכנה בריאותית מאוד מאוד רצינית. השאלה למה לא מוציאים את הפתרונות האלה מחוץ לקופסה. אדוני, אנחנו מנסים למצוא את הפתרון, והנענו את הפתרון, כמו שאמרתי. בשבוע הבא תקוותי היא שנניע מהלך לקביעת הוראת שעה, ככל שזה יסתייע, לתגבור המערך של ההיסעים בעירוני באמצעות אוטובוסים בין-עירוניים, ועדיין לא יהיה בכך כדי לספק מענה לכל הביקוש. אני לא יודע לתת מענה אפידמיולוגי. אני רק יכול להגיד לך שלפחות מהדמיון שלי כשהאוטובוסים נוסעים, כשהחלונות פתוחים כמובן בהתאם להוראות התקנה, נדמה לי שמבחינת חלל מטר רבוע לבן אדם, אז באוטובוס כשהתפוסה היא 75% אני לא בטוח שיש פחות מאלה - - - אדוני, למה אתה צריך לענות לי על זה?

חדרי הכושר והקניונים הסבירו לנו למה זה לא יכול להיות לא אתה. אתה משרד התחבורה, אני רוצה לשאול את משרד הבריאות. תיתני לי את משרד הבריאות, את עורכת דין טל וינר. שלום. עורכי דין כולם. אין לי שום דבר נגד עורכי דין, אין רופאים? גם ד"ר אריק האס נמצא איתנו. אה, הוא גם נמצא. נשמע אותך ואחר כך גם אותו. תרגיעי אותנו, כי העוזר שלי הכניס אותי לבידוד, ושנינו היינו עם מסכה בתוך הרכב המאוורר שלי. ממה שנמסר לנו ממשרד התחבורה המצב הקיים יוצר צפיפות מאוד גדולה, בעיקר בתחנות האוטובוסים.

בגלל שמשרד התחבורה לא מצליח לספק את כמות האוטובוסים הנדרשת נוצר עומס גדול של אנשים שממתינים בכניסה לתחנות, וגם בתחנות מרכזיות, לאו דווקא במקומות פתוחים. יש צפיפות בתורים, אנשים ממתינים לאוטובוסים זמן רב, וזה יוצר איזשהו מצב פרדוכסלי שדווקא ההפחתה של כמות הנוסעים יוצרת צפיפות במקום אחר. את יודעת למה אני מרוצה? אני מחייך, אני לא יודע אם את רואה אותי מחייך, כשהורדתם אותנו ל-50% והתווכחנו נתתם לנו נימוקים אחרים.

עכשיו פתאום זה לא מדבק, תשחררו 100% בתוך האוטובוס. גם במרכזי קניות יש תורים אז בוא נגדיל את כמות הלקוחות בכל חנות. אבל הייתי רוצה לשמוע באמת רופאים שמבינים בנושא הזה. גברתי, סיימת?

אריק גם נמצא איתנו, אבל באמת - - - בבקשה. אנחנו רוצים לשמוע חוות דעת רפואית - - אפידמיולוגית,

לא משפטית. - - שבאמת אין בעיה, שיהיה אפשר לחיות עם 75% מה ההנחיות שיהיו? איך זה יעבוד? אנחנו לא רוצים לסכן את שלום הציבור. אני חושב ששם המשחק בשלב הזה של ההתמודדות עם הקורונה זה איזון. אז אם השאלה אם עדיף להוסיף קווים ב-50% תפוסה לעומת הקווים הקיימים עם 75% תפוסה, אין ספק שמבחינה אפידמיולוגית עדיף יותר קווים עם פחות תפוסה. זה לא משהו שצריך להיות רופא אפילו כדי להבין את זה. זאת לא השאלה שנשאלנו. אם לא הבנת את השאלה אחדד לך אותה, בסדר? תיתן קצת קרדיט לאינטליגנציה של חברי הכנסת. אנחנו פה כמה חודשים נאבקנו בסוגיה הזו והורדנו את זה כי ביקשתם להוריד את זה ל-50%. אין ספק שאם האוטובוס ייסע עם בן אדם אחד זה הכי טוב ולא תהיה הדבקה. לא חידשת לי. השאלה איך אתה - - - אז אין מס' קסום שאתה יכול להגיד: וואו, אם יש רק 51% לא יהיה סיכון. תן לי רגע, אני אוהב את ההיגיון הצרוף של הפקידות. אני שואל אותך שאלה, מה המבנה של אוטובוס אנחנו יודעים, לא צריך אינטליגנציה מיוחדת. מכירים, נכון? תסביר לי איך זה הולך לעבוד בתוך אוטובוס 50 מקומות בספסלים של זוגות, 75%. איך זה הולך לעבוד? חידדתי את השאלה? כן. נצטרך לעבוד יחד עם משרד התחבורה. אני לא חושב שיש לנו תשובה בדיוק לזה. קיבלתם החלטות והבאתם תקנות, מה? התבקשנו לאפשר 75%. אתה רוצה שאני לא אאשר את התקנות עד שתשבו? היישום של זה זה על משרד התחבורה,

אבל הם יעבדו על פי ההנחיות של משרד הבריאות, אלא אם כן תגיד לי שנתת להם carte blanche. לא נתנו קו ספציפי איך זה בדיוק יהיה, אבל יהיו יותר אנשים באוטובוסים,

אני סובל ואתה צוחק?

חשוב לומר שבאוטובוסים, בפרט באוטובוסים העירוניים, מדובר מראש על מרחק שכולל נוסעים בעמידה.

לא נגזר לפי חישוב של מס' המושבים. אני רוצה שתביני אותי, אם את לא תקבעי את יודעת מה יהיה? אם אתם לא תקבעו איך זה ולא תאמרו לנו איך זה הולך לעבוד, את יודעת מה יהיה? אשמח להרחיב בכל הנוגע לתגבורים. בבקשה, תרחיבי. אני מנסה לבקש שתרחיבו לי, שתסבירו לי. אנחנו כאן באמת כדי לתת את כל המענה שנדרש. חשוב לי לומר או לחדד לגבי התגבורים שנעשו, שנעשים, שצריכים להיעשות. צריך להפריד בין השירות העירוני לבין השירות הבין-עירוני. הרחיב פה עורך דין עופר לוי בכל הנוגע לשירות העירוני, ששם החסם הגדול, כי היום במערכת החוקית הקיימת אין כלים פיזיים לתגבר את השירות העירוני. אנחנו במקסימום, ואפילו מעל ה-100% שחברות התחבורה הציבורית יודעות לתת בדרך כלל, כולל עיכובים בגריטת אוטובוסים, לצורך העניין, כדי לאפשר שירות עירוני. אבל אותם רכבים של היסעים ושל תיירות שיושבים בבית, לצערי, במבנה החוקי הנוכחי אסור להשתמש בהם. זה לגבי העירוני. הבנו את זה. אני לא מסכים עם זה אבל הבנו את זה. אם הייתם מבקשים ממני סעד בתקנות הראשונות הייתם מקבלים. לא ביקשתם סעד. אני רוצה להפריד מהדיון המשפטי וללכת לדיון הטיפולי בכל הנוגע לשירות הבין-עירוני. את החזרת אותי לשם. תחזרי לדיון הטיפולי. אז הנה, אני חוזרת לדיון הטיפולי. בכל הנוגע לשירות הבין-עירוני, ששם באמת הרכבים של ההיסעים הם האמצעי הרלוונטי לתגבור, אנחנו משתמשים בהם ומפעילים אותם. מדי יום מדובר במאות קווים ובאלפי נסיעות שמתוגברות, וגם בזה אני יכולה להסכים עם אריק שזה לא נותן את הפתרון המלא. זה נותן פתרון שהוא בסך הכול בסדר. אז צריך לזכור גם את בעיית הקיבולת ובעיית התשתית, לצורך העניין בתחנות המרכזיות. למי שמכיר כדוגמה את התחנה המרכזית בירושלים, גם במצב נורמלי לא יוכל להיכנס לשם אוטובוס נוסף. זאת אומרת שאם אנחנו נשארים על מגבלת הנוסעים הנוכחית, גם אם לצורך העניין יש לנו אין-סוף אוטובוסים אין להם איפה לעמוד, אין להם איך להיכנס לרציפים. זה באמת המיקרו של התפעול, אבל זה חסם,

אם אנחנו מקובעים במה שיש את צודקת. השאלה אם אנחנו מקובעים או לא מקובעים. אני אומרת שכל ההצעות שהועלו פה הן הצעות נכונות וטובות ואנחנו באמת משתמשים בהיסעים, משתמשים בחלופות

ממקומות אחרים, אבל בסוף יש איזשהו גבול לקיבולת. והבעיה הגדולה שלנו היא לא בבין-עירוני, הבעיה הגדולה שלנו היא בעירוני, ולזה אין פתרון כרגע.

גם בבין-עירוני. משרד המשפטים. אתה רוצה קודם? רציתי לשאול שאלה את נציגי משרד התחבורה. התיקון מתייחס גם להגדלת מס' הנוסעים וגם להגדלת האחוזים לגבי חלק מכלי הרכב. תוכלו לציין בפני הוועדה מה מס' הנוסעים המרבי שניתן להסיע באוטובוס עירוני ובאוטובוס בין-עירוני? פשוט כדי שתהיה לנו תמונה. כי כרגע למשל לגבי אוטובוס עירוני אתם מציעים שיהיו עד 49 נוסעים. מה המקסימום? עד 49 נוסעים. לא, מה המקסימום האפשרי?

הנגזרת זה שזה 75% מהקיבולת שכוללת את העמידה.

באוטובוס בין-עירוני יש 50 מקומות ועוד עשרה מקומות בעמידה,

באוטובוס עירוני 50. אני אומרת באוטובוס בין-עירוני.

אני נותנת את זה כדוגמה. מותר סך הכול קיבולת של 60 נוסעים, 75% מתוך זה זה אותם 45 נוסעים שקבועים בתקנות. אז מה זה 49? 49 זה נוגע לעירוני.

כמה זה ה-100% בעירוני? סליחה. זה לעשות את המתמטיקה ההפוכה. 49 זה 75% מזה? תסלחו לי, אומנם לא עליתי הרבה זמן על אוטובוס,

באוטובוס עירוני יש יותר שטחים ללא ספסלים. יש פחות, אז כנראה בגלל זה מורשית העמידה. זה עמידה. הקיבולת של ה-100% כוללת את הנוסעים בעמידה. בעמידה. כמה מגיעים בסך הכול אם עושים חשבון הפוך? אם 49 זה 75%, אז בוא נאמר שעוד רבע מעל זה? 49 זה 75% אז כמה זה ה-100%? 65, 63, 64 בערך. זה משתנה מאוטובוס לאוטובוס. לא, אם קבעת 49 זה לא משתנה מאוטובוס לאוטובוס. אתה מדבר על הקיבולת המקסימלית. אנחנו הלכנו לפי המינימום והורדנו ל-75%. לפי המקסימום המינימלי.

ולמה בחרתם להעלות לגבי כל סוגי כלי הרכב? אם אתם אומרים שיש בעיה ממוקדת באוטובוסים עירוניים,

בחרתם למעשה להעלות את התפוסה המרבית בכל סוגי כלי הרכב. יש בעיה, כמו שציינתי, בכל סוגי השירות. הבעיה בבין-עירוני פתירה בחלקה, לא בכולה. אמרתי שיש פה בעיית תשתית שבלתי ניתנת לפתרון מלא, ולכן זה נדרש. בעירוני, כאמור, אין פתרון זמין עד שלצורך העניין לא יתאפשר שימוש באותם רכבי היסעים בין-עירוניים. עד שלא יתאפשר שימוש בהם לצורך השימוש העירוני אין לשם פתרון. תאמרי לי, אם לאחד הנוסעים יהיה קר והוא יסגור את החלונות, עכשיו חורף, תתחיל שם מריבה? אין מריבה.

לצורך העניין, התקנות קובעות נסיעה בחלונות פתוחים. השאלה מה יותר מסוכן, קורונה או התקררות.

מפעילים את הפקחים כדי להפנות את תשומת לב הנוסעים לחובה על פי התקנות.

לא לזה הם מיועדים.

באופן עקרוני, סליחה שאני שוב קוטע, באחד התיקונים הקודמים תיקנו והעברנו את האחריות לפתיחת החלונות

זאת אומרת שאם אחד הנוסעים יחליט שקר לו ויסגור את החלון,

משרד המשפטים, בבקשה, גברתי.

רציתי להסביר שאת מה שעופר התייחס אליו קודם, לסיבה שבעצם התגבור של הקווים העירוניים צריך להיעשות דרך חוק שוויון לאנשים עם מוגבלויות ולא דרך חוק סמכויות מיוחדות. הבעיה שמצאנו זאת בעיה של הסמכה. בעצם חוק סמכויות מיוחדות רק מסמיך את הממשלה לקבוע הגבלות במסגרות ולא הרחבה. ובגלל שהלשון שהממשלה לא יכולה לעשות מעבר למה שהסמיכו אותה לעשות, היא לא יכולה לפעול דרך חוק סמכויות מיוחדות, ונדרשת לתהליך דרך חוק לשוויון לאנשים עם מוגבלויות. מעבר לזה, צריך לחשוב שהתהליך היותר ארוך שנמצא בחוק לשוויון לאנשים עם מוגבלויות נועד בדיוק כדי שלא ידלגו על - - - אני יכול לשאול שאלה? בוודאי. הוראת שעה בעידן הקורונה זו חקיקה, נכון? זו חקיקה.

והיא צריכה לצאת גם הוראת שעה יוצאת בעידן הקורונה בחוות דעת לציבור והתייחסות של כל משרדי הממשלה? לא.

אומרת שכפי שאמרנו, אם הייתם רוצים בואי, אף אחד לא יכול לחשוד בי שאני לא מקדם את הערכים של נציבות לשוויון לאנשים עם מוגבלויות, כי הובלתי גם ועדות משנה, וגם דחפתי בכל התחומים שהייתי, ובכל התפקידים שהייתי, אבל בעידן הקורונה, שלי ולך לא יהיה, לא היה שייך. אם היה אפשר למצוא פתרון של אוטובוסים לא מונגשים, והרי לא מבטלים את השאר, השאר כן יהיו ואת האוטובוסים הלא מונגשים היו מתגברים ומסייעים, אני חושב שאף אחד לא היה מתלונן על זה, והיינו יכולים ללכת להליך חקיקה זריז בהוראת שעה בתקופה מסוימת. תודה רבה לך.

מורוגובסקי, בבקשה, אדוני. שלום רב, יושב-ראש הוועדה וחברי הוועדה. קודם כול שמחתי מאוד לשמוע פה בדיון שמשרד התחבורה עשה סוף נאות לקריאותינו הרבות, שלנו, של חברי הכנסת כאן, מאז תחילת הקורונה, לפעול סוף סוף לתגבור על ידי האוטובוסים הפרטיים. גם לקראת הוועדה הזאת פנינו ביחד עם ארגון "15 דקות", ששמרית המנכ"לית שלו נמצאת כאן בזום, ובתקווה שתדבר אחריי, אבל אני חייב להגיד שאת ההבטחות האלה הנוסעים כבר שמעו לא פעם אחת. אנחנו הנוסעים רוצים כאן לוחות זמנים ברורים. ואני מאוד מבקש מחברי הכנסת כאן ומיושב-ראש הוועדה לבקש ממשרד התחבורה התחייבות ברורה לפרוטוקול לגבי מתי באמת יקרה התגבור על ידי שוק האוטובוסים הפרטיים. רק אציין שדרך אגב התגבור כבר קורה מדי יום. דבר נוסף באשר למצב היום ולנכונות לתגבר. עובדה, כל סוף שבוע אנחנו עדיין רואים עומסים גבוהים הרבה מעל 50% בקווים החשובים. ואני רוצה באמת להתייחס למה שאמר קודם מר אליאס מטר יושב-ראש אגף הרכבות, אני רוצה לתת פה דוגמה קטנה מאוד שפשוט ממחישה את מה שאנחנו חווים. פעיל שלנו מאשקלון פנה לאחרונה למשרד התחבורה וביקש להפעיל קווים מהירים שמקבילים לרכבת בסופי שבוע. אלו קווים שגם ככה קיימים, זה לא משנה המספרים, אבל ספציפית 302,

כי פנו אלינו נוסעים רבים שאומרים: אנחנו סובלים. בסופי שבוע אנחנו גם רוצים לנסוע בתחבורה ציבורית במקום לנסוע ברכבות.

אני מזמין אותך להשתתף איתנו בכל דיונים שיהיו בנושא התחבורה הציבורית, אנחנו עכשיו עם תקנות הקורונה. תאמין לי שיש לי הרבה נושאים להעלות לו. אני מדבר - - - . אני מסיים. עוד מילה אחת למה אני חותר.

הכוונה היא שפשוט אנחנו מרגישים שאין מספיק שיתוף פעולה לתגבור האוטובוסים במקום הרכבות שלא עובדות בסופי שבוע. עבודות החשמול הן - - - אני גם חושב. עבודות החשמול הן - - - תודה. תודה. מסכים איתך. גם אנחנו חושבים שלא, וקוראים להם לתגבר בסופי שבוע, כל עוד עבודות החשמול מתקיימות. גלית לביא, שלום וברכה.

אני גלית לביא, אני פעילה בתנועת "לינק20" של קרן רודרמן, ואני בעצמי בחורה על כיסא גלגלים. חשוב לי מאוד להדגיש שבעצם הפתרון שמשרד התחבורה הציע לתגבור האוטובוסים הוא לגמרי שכח אוכלוסייה שלמה, את אוכלוסיית האנשים עם המגבלה. זה בעצם סוג של הדרה, כי שוב יש פתרון לתגבר אוטובוסים, אבל אוכלוסייה שלמה של אנשים עם מגבלה לא יכולים להשתמש בפתרון הזה, כי האוטובוסים לא נגישים. תתייחסו אחרי זה לכל הדברים. גם ככה לקח המון המון שנים עד שהנגישו אוטובוסים עירוניים. האוטובוסים הבין-עירוניים עדיין לא עובדים. יש הרבה מקומות שאנחנו לא יכולים להגיע אליהם כי לא בכל מקום יש רכבת. ופתאום מבקשים מאיתנו לחזור אחורה ולוותר על ההישג הזה, ולוותר בעצם על הזכות שלנו להיות שווים כמו כולם, כי אין משהו אחר וצריך לתגבר. זאת אומרת שאוכלוסייה שלמה לא מספיק חשובה שתיכלל בתוך הפתרון הזה, וזה מאוד לא ראוי, ואני מאוד מקווה שימצאו פתרון אחר. אתם אוכלוסייה חשובה, ואנחנו קשובים ומתייחסים אליה. לא ביקשנו להדיר, ביקשנו את התגבור בינתיים אין משהו אחר במקום שכל האוכלוסייה תסבול. הרי אם תהיה צפיפות, האוכלוסייה שהכי תתקשה להשיג מענה זו האוכלוסייה עם הצרכים המיוחדים. אבל אני מסכים איתך באמירה.

שמרית נוטמן, "15 דקות", לא לדבר, זה הארגון.

את לא מדברת 15 דקות. לפחות 20, פחות מזה - - - לא, בדיוק דקותיים. אז קודם כול אני רוצה להגיד תודה רבה לחברי הוועדה שמשמיעים פה את הקול של הנוסעים של התחבורה הציבורית. אני מבקשת מחברי הוועדה שאם המשרד דורש להעלות את התפוסה, אנחנו גם בארגוני הנוסעים שלנו, ב"15 דקות", וגם ב"תחבורה בדרך שלנו", אנחנו מבקשים שהוועדה תדרוש מהמשרד להעלות את התדירות בשעות העומס ובסופי השבוע. אני רוצה להתייחס לעניין של סופי השבוע. אנחנו קודם כול מאוד מאוד שמחים שמשרד התחבורה ורכבת ישראל מנצלים את תקופת הקורונה כדי לקדם את פרויקט החשמול. אבל גם במשרד התחבורה יודעים שהם לעולם לא יצליחו לספק את צורכי התנועה של הציבור רק עם אוטובוסים, סביר להניח, אחרת מדינת ישראל לא הייתה משקיעה מיליארדים בלפתח תשתית רכבתית. ומכיוון שאנחנו עוסקים היום באזונים, גם בוועדה זאת, אנחנו מבקשים להגדיל את הצורך - - - עוד מעט אנחנו משיקים את התחבורה החדשה באמצעות רחפנים. זה בדיוק, אז עד שיהיו פה רחפנים - - - להביא אותך ליעד בלי פקקים לאן שאת רוצה. אז עד שיהיו פה רחפנים אנחנו מבקשים מהוועדה לאזן את הצורך בשמירה על הבריאות של הנוסעים, על שירות ראוי עבורם בתקופה הקרובה, תקופת הקורונה, על פני התקדמות בתהליכי החשמול של הרכבת. אנחנו מקווים שעוד כמה חודשים יהיו פה חיסונים, יהיה פה עולם קצת אחר, ואפשר יהיה להחזיר את האיזונים בחזרה אחורה. תודה רבה. תודה רבה לך. רבותיי, תקשיבו, התקנות האלה בתוקף עד 10 בדצמבר. בכל מקרה, אם נצטרך להאריך אותם תגיעו לכאן. שמעתם כבר את הטענות. כנראה שזה יקרה. את רוצה לפני שאני מצביע על התקנות להתייחס למה שעלה כאן? אני רק רוצה, ברשותך, לחדד לאור הדברים שנאמרו, שהתגבורים קורים, הם קרו, הם ימשיכו לקרות. אנחנו מתגברים את השירות ככל הניתן. אנחנו מסכימים כאן שזה לא נותן את המענה המלא, אבל זה נותן את המענה האפשרי. ובנוגע לנושא של אנשים עם מוגבלויות, אנחנו מסכימים שזה בהחלט ובוודאי לא פתרון אידיאלי. נעשתה פה בשנים האחרונות מהפכה חיונית ומתבקשת וקריטית בכל הנושא של אנשים עם מוגבלויות, שמתאפשרת הנסיעה הנגישה בשירות העירוני. הכוונה היא ממש לא לחזור אחורה, אלא לעשות משהו אד-הוק בתקופה הזאת, ובנוסף לשירות הקיים,

כמו שאמר יושב-ראש הוועדה, תתאפשר רווחה יותר טובה לכולם, ובתוך זה לאנשים עם מוגבלויות. כמובן שאין שום כוונה לחזור אחורה מההישגים הגדולים שנעשו בשנים האחרונות בתחום הזה.

אנחנו מתחילים לקדם ניסוי של שירות בין-עירוני נגיש, אז בהחלט הפנים לשם. גב' נועה, מה שהערתי בתחילת הדיון, אפשר לקבל בסוף את אותה תוצאה, רק תראו לי איך מגישים אותה. לא נתת לנו כלום, אבל הגשת אותה יותר טוב ממה שכיוונתי, אם הבנת אותי.

אל תרחיבי,

השאר לא הבינו,

מה שצריך. ועופר מלכה מנכ"ל משרד התחבורה,

לא צריך תגובה.

חברי הכנסת, אם אנחנו לא מאשרים - - - רק משפט. רגע. אין לך מה לעשות במשרד אתה בא להפריע לי בדיון? אין עליך, יושב-ראש הוועדה, כל הכבוד לך. בוא, תן לי משפט. אם לא נאשר את התקנות האלה הן יכנסו לתוקף תוך 24 שעות, כפי שזכינו אחר כבוד בגלל ועדת הקורונה של הכנסת. קיבלנו איזה מנגנון כזה חקיקתי פרלמנטרי, לא יודע, קיבלנו אנדרוגינוס כזה. אז בכל מקרה אם לא נאשר אותן אבל אנחנו רוצים לאשר אותן והן יכנסו לתוקף. ואני אומר לך, עד 10 בדצמבר אתם באים לפה עם תקנות בפעם הבאה, אני מבקש עם יותר תשובות. אנחנו יוצאים מפה, כולנו רוצים לשחרר את משק, כולנו רוצים לשחרר את צוואר הבקבוק שנוצר בגלל הקורונה. אין ספק שתחבורה ציבורית זה אחד מהעומסים שנגזרו על החברה הישראלית, והמשתמשים בה צורכים אותה, אין להם אלטרנטיבה אחרת בעידן הקורונה. אנחנו עולים ל-75%. אנחנו לא בטוחים שכל כללי הזהירות ואני מבקש מכם, סכמו את כללי הזהירות עם משרד הבריאות, תפרסמו לציבור. לפתוח ככה בלי הנחיות מיוחדות בסוגיה של התחבורה הציבורית זה לא רוצה לומר חסר אחריות, או לקיחת סיכונים, אומר שיש בזה לקיחת סיכונים. אני אוהב את האמירה הזאת שכל ניהול משבר הקורונה, אני אמרתי את זה, זה ניהול סיכונים וזה הערכות, אבל אי-אפשר במודע, לכתחילה לסמוך על זה. אתה רוצה לומר משהו לפני שאני מצביע? הדיון מתקיים אכן בתוך תקופת 24 השעות מאז שהתקנות הוגשו, ולכן הן בעצם לא נכנסות לתוקף לאחר 24 שעות, כי הוועדה כן קיימה דיון. וככל שהיא תקבל החלטה לאשר, התקנות כמובן יפורסמו ויכנסו לתוקף ללא אישור בדיעבד. אם הוועדה תחליט שלא לאשר אז אנחנו עוברים להליך של אישור אפשר להביא אותן בעצם למליאת הכנסת, את זה הממשלה יכולה לעשות, ואז הן עוברות להכרעה שם. זה בעצם מבחינת ההליך. מי בעד אישור התקנות? מי מתנגד?

הצבעה בעד, פה אחד תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות

(הגבלת פעילות בתחום התחבורה)

התשפ"א 2020, אושרו.

התקנות אושרו. אבל אני אומר לכם עם אותה נימה שלי, במידת מה לא הגעתם מוכנים לדיון,

לא אהבתי בכלל את תגובת משרד הבריאות. הלוואי שהוא היה קליל בנושאים אחרים שאנחנו כן דוחפים כאן בוועדה, כדוגמת הדיון של אתמול בנושא של מכוני הכושר ועוד גופים אחרים.

הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 14:47.